אנחנו עוברים לדון בהוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II בהתאם לסעיף 35(ב)(ג)(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1981. דוקטור ברקת, מנהל שוק ההון והביטוח, אנחנו מקדמים אותך